שלום, בוקר טוב,

כ"ד בסיוון התשפ"ג,

בנושא הצעת תקנות הסמים המסוכנים,

התשפ"ג

הלו, תתעוררו, הבעיה הרבה יותר גדולה. אביחי, תודה. דבריך וזעקתך נשמעו היטב. אתה עושה דברים חשובים.

אני אקרא: לראש וחברי הוועדה,

שמי בן בן חרות, אני מטופל קנביס פוסט-טראומטי מורכב מילדות, מסיים הסמכת הרבליסט קליני ממכון וינגייט,

ואני אוכל להימנע מהעיכוב שלו ומהטרטור שלו ומביצוע הליך חקירתי-פלילי על אדם כזה שאני חושבת שהוא סובל מספיק. אבל הוועדה הזאת היא באמת האכסניה הנכונה לעגן את זה ולקבוע את זה ולא להשאיר ככה פתוח, כי אחרת אנחנו יוצרים מדרון חלקלק ואנחנו רואים לאיזה היקפים הוא הגיע היום. זאת בעיה שקיימת כבר היום.

זה לא שהתקנות האלה יוצרות לכם איזשהו קושי שונה, אלא מבחינתכם אתם אומרים: אנחנו רוצים - - - זאת בעיה שקיימת גם היום. בעצם לא ניתן לזה מענה כל השנים הללו, וזה בדיוק הזמן שאם אנחנו כבר מעלים את זה על סדר-היום לסגור את האירוע הזה ולתת לנו פתרון.

אם לא יינתן לי כלי, לא תהיה לי אפשרות לעשות אחרת ממה שאני עושה עד עכשיו. ומה שאני עושה עד עכשיו כבר לא מספיק, בטח לאור ריבוי הזיופים. משרד הבריאות יודע על זה? אלה בעצם הנושאים שעלו בתכתובת בין השר לביטחון פנים לשר הבריאות. המענה ניתן שם בהרחבה על ידי השר ארבל. אפשר להציג לפרוטוקול מה הפתרון שמציעים? כמו שאמרנו בפעם הקודמת אנחנו לא באים לפתור את כל הבעיות שיש לקנביס כרגע. אנחנו מנסים להקל על המטופלים, ודאי שמהלך כזה הוא מורכב. חשוב לציין שהוא נושא עלויות כבדות מאוד וכרגע לא ברור מקור המימון שלהם. השר ארבל הבהיר במכתב שאין פה הרעה של המצב הקיים, ולכן אנחנו לא רואים לנכון להצמיד את התהליכים האלה כרגע. אף אחד לא אמר שיש הרעה של המצב הקיים, פשוט באים ואומרים: אין לנו מענה. המענה שאנחנו ראינו של משרד הבריאות לשר לא בא ומציע איזשהו פתרון אפקטיבי שאנחנו יכולים לנסות לחשוב איך אנחנו מיישמים אותו. הוא פשוט אומר: אין הרעה מהמצב הקיים, אז תמשיכו בנוהג שלכם. אנחנו רוצים להימנע, אנחנו רוצים כמה שפחות לפגוע במטופלים, ויחד עם זאת לאכוף אכיפה יעילה ואפקטיבית על אנשים שמזייפים ומקבלים את הקנביס שלא כדין. אנחנו צריכים בשביל זה כלי. זה שזה לא היה עד היום זה לא אומר שזה לא צריך להיות מהיום. טוב, תודה רבה. אני אמשיך הלאה. אני מאוד מתנצל בפני אלה שבזום, אני קודם כול נותן עדיפות כאן. אם יתאפשר, אחר כך אני אתן לאלה שבזום, בכל זאת אנשים טרחו. ד"ר קשקוש ראשד, בבקשה. שלום, אני רופא בקהילה מטעם הכללית, אבל כאן אני מייצג את עצמי. אני הגעתי בחליפה מסוימת ותוך כדי הישיבה החלטתי להוריד את החליפה ולהיכנס לחליפה אחרת. אני רופא במקצוע, עברתי את ההכשרה הפרונטלית של היק"ר בטיפול בקנביס רפואי. אני מאמין בטיפול בקנביס רפואי. תקשיבו לו, אל תדברו. נאמרים דברים מאוד גדולים, הם קצת נזרקים לשטח בלי להגדיר אותם בדיוק. כל הזמן אנחנו חוזרים על מרשם. היום נאמר עוד משהו 29ג. אני חושב שאם אנחנו מציעים משהו להקל על המטופלים, צריכה להיות דרך להקלה ולא להקשות עליהם. אני לא אתחיל עכשיו להסביר מה זה 29ג וכמה הוא קשה להשגה מלקבל רישיון לקנביס, ולכן עכשיו אני עוזב את החצי השני של הרופא. כשאני מסתכל על הנוכחות של המטופלים אני שואל את עצמי, לכמה ועדות בריאות כאן בארץ מטופלים חייבים לבוא ולהגן על עצמם ולהילחם על זכותם? כמה תרופות מאושרות בארץ כל יום, כל שבוע, כל חודש, בלי שנחייב את המטופלים לבוא ולהציג את עצמם? לא כל מטופל עבר הכשרה של רפואה, לא כל מטופל הוא פרופסור, לא כל מטופל במראה, בלבוש שלו הוא כמו שאתם רוצים. זה מטופל, זה חולה שזקוק לעזרה. אנחנו כל הזמן דנים. שוב אני מדגיש, אני מרגיש ממש כאוב שאנחנו חייבנו את האנשים לבוא לכאן ולהתחנן. כולם אומרים בסוף האמירה שלהם: אני מתחנן. למה שמטופל יתחנן אלינו? למה שמטופל יתחנן למשרד הבריאות בשביל לבקש את התרופה שלו? הגדרתם את זה כתרופה, לא תרופה, תקנון,

נוהל 106. בסדר, הכול צריך להיות בסדר מסוים, בתיאום מסוים, אבל לא בשיטה שגורמת למטופלים להתחנן. אני מאוד מאוד כאוב להדגיש את זה. התחלתי למחוק כל דבר שקשור ברפואה ולהדגיש את זה. תודה רבה. חברים - - - מילים כדורבנות. תודה רבה. לא מקובל למחוא כפיים.

רגע, שנייה. לא מקובל. אני מעריך את ד"ר קשקוש שמצד אחד הוא רופא והוא מביע את כאבם של מטופלים שהוא נמצא איתם יום-יום, אבל בואו ניתן לוועדה להתנהל בצורה מקצועית. הרב אריאל, יש לי רק שאלה אחת.

כמה אנשים מתו מפנטניל השנה וכמה אנשים מתו מקנביס ב-100 השנים האחרונות? בוא נבדוק. אף אחד, אף פעם. הינה משרד הבריאות, הינה כולם. תבדקו.

שאלת, תודה. יש נתונים.

לוין יודע? דווקא אתה מעלה נקודה מאוד נכונה. אנחנו בסִפָּהּ של מגפת אופיואידים בישראל, ראוי שנעסוק בדבר הזה. זה סִפָּהּ.

יש מגפה בארצות הברית, בקנדה. אנחנו בעיצומה של מגפה. אנחנו עברנו אותה, רק אתה - - - סליחה, אני לא צריך עזרה לנהל את הדיון כפי שראיתם עד עכשיו. אני אומר, החבר כאן מעלה נקודה מאוד נכונה שאכן מאוד ראוי שנקדיש לזה דיון ייעודי ונעסוק בזה. יש סכנה מאוד גדולה, יש עלייה בשימוש לרעה באופיואידים בישראל וצריך לטפל בו. זה בדיוק מוכיח את הסכנה שבתקנות לא נכונות אנחנו עלולים לעודד התמכרות, ומזה אנחנו צריכים להיזהר. אני חייב להגיד, אני שומע את הדברים - - - סעיף - - לא לקטוע אותי, בבקשה. אנחנו כאן בגלל שאנחנו דואגים למטופלים, כי אנחנו כרופאים ורופאות רואים את הנזקים, 8,000 ישראלים מתים מעישון. אנחנו רואים את קטיעות הגפיים ואי-ספיקת הכליות. אנחנו לא רוצים מצב - - - למה אתה מערבב? סליחה, סליחה. התבלבלנו בדיון לדעתי.

עוד פעם אחת שיתפרצו לי באמצע, יש דברים שאני חסר סבלנות בהם. הדיון מתנהל בצורה מקצועית. כולם בסוף מדברים, כמעט כולם, לפחות לפי הצורך, ואתם הבנתם את זה עד עכשיו. אז חבל.

אני רק רוצה לציין שיש בעיה עם דיוק בנתונים, זה הכול.

רק דיוק בנתונים, זה מה שאנחנו מבקשים. טוב, אני מבקש אני מבקש בבקשה, תשבי מאחורה. לא, לא, תשבי מאחורה, לא מסביב לשולחן, תודה. לא מסביב לשולחן, לא מסביב לשולחן. את יושבת במקומות של חברי כנסת מסביב לשולחן. יושב-ראש הוועדה, אני מבקש לחדד את דבריי. אני מצטרף לגישה שאתה מוביל כאן בוועדה קודם כול במובן שאנחנו מכבדים את כולם. באמת, בואו נאמין אחד ברצון הטוב של השני. רואים את הקושי ואת הסבל של המטופלים וגם רואים מה יקרה להם בעתיד, מה קורה כשיש התמכרות אם זה לקנביס כפי שהוזכר כאן ויש גם התמכרות לקנביס. צריך להבין את זה. יש גם תופעות לוואי של קנביס.

חברים, אתם לא נותנים לי לדבר.

הוא יגיד מה שהוא רוצה בזמן שהוא מדבר. הוא יודע הרבה. אני בא מהגישה של בריאות הציבור שאנחנו רואים את האינטרס של כלל החברה ומסתכלים על האינטרס של אותם מטופלים שמקבלים, ולא מבינים כפי שאמרת כאן בצורה מאוד יפה ומסודרת: המצב הקיים היום בפועל של שימוש יחד עם טבק הוא לא רצוי. בגלל שזה המצב הקיים אנחנו לא יכולים עכשיו לעודד. לכן, כפי שאמרנו, ברירת המחדל צריכה להיות לא בתצורה של עישון. לא נפתור את כל הבעיות בבת-אחת, זה שלב ראשון. בואו נראה איך הוא מתקדם כדי שהשלב הזה יצליח.

אתם לא מתגברים על עצמכם. מי שלא מצליח לשמור על עצמו יישב מאחור.

תבינו שאם חס וחלילה השלב הזה לא יצליח, לא ניתן יהיה להתקדם במרשמים. בואו נתחיל בצורה יותר מצומצמת כדי שהשלב יצליח, ואז נוכל להתקדם ולהרחיב את ההתוויות וגם את התצורות. תודה רבה. תודה רבה. עופר כהן, בבקשה.

אני פעיל, יושב-ראש הפורום למטופלי קנביס בישראל.

הפרופסור דיבר עכשיו אתה לא תחליט לי. אם אני רוצה לצרוך קנביס בתפרחת, אתה לא תגיד לי לצרוך אותו בשמן. אתה לא תחליט עליי. המוצר הבסיסי בקנביס הוא התפרחות. מהתפרחות אפשר לייצר שמן, עוגיות, קפסולות. כל מה שרוצים אפשר לייצר. אבל זה לא העניין, אני בורח מהעניין. למה מנכ"ל המשרד מר סימן טוב לא הגיע? יש לנו שאלות גם אליו. זה המקום לשאול את השאלות, ויש פה את הנציגות.

יש לי שאלה אחת לבחור ממשרד הבריאות, הבחור עם הכיפה. אל תכוון ספציפית, תשאל שאלות מה אתה צריך מהמשרד. קודם כול, בתור מטופלים אנחנו רוצים לבוא לפארמה ולקנות מה שאנחנו רוצים T3, T15,

כי אנחנו יודעים שכל מה שיש בשקיות לא באמת משקף את מה שיש בתוכו ומה שרשום. אז אני בתור מטופל שרוצה לקחת T10, C10, שזאת התוויה מסוימת לדברים מסוימים, לא יכול לקחת כי אני ב-T20 ואני יכול לרדת רק עד T15. אלה שב-T15 יכולים לרדת רק ל-T10. אז החליטו פה מה שהחליטו. היום הקנביס נתקע ב-T10, C10 החליטו שכל מי שמקבל מרשם התחלתי חדש מקבל T10, C10. לא אכפת להם אם זה משמש אותנו, אם זה עוזר לנו, אם זה מטפל לנו בבעיות הבריאותיות שלנו. הם מחליטים לנו.

אנחנו כבר לא כבשים, אנחנו רוצים להחליט בשביל עצמנו. יש חולי אפילפסיה שלא מקבלים את השמן הנכון. אנחנו רוצים לקבל את מה שאנחנו רוצים. אז בתור התחלה, יש פה את כל החברים של קופת החולים וכל הקופות נמצאות, אנחנו רוצים לקבל מה שאנחנו רוצים בבית המרקחת, לקנות חופשי מה שבא לנו

C10. עוד דבר, דיברת על הבעיה מי ישלם, מה ישלם. חבר הכנסת אוריאל בוסו, אתה יודע שכדי לקבל רישיון לקנביס אתה צריך להביא הפניה מרופא כאב, כי הדרך למרפאת כאב בסורוקה זה נקרא אשפוז יום. כשאתה בא לאשפוז יום עם הפניה מקופת חולים כללית, הקופה מחייבת אותך באשפוז יום שעולה 3,000 שקל ביום בשביל לקבל עשר דקות המלצה מרופא כאב. אתה מבין מה העניין? אז יש כסף. אני בשלושה חודשים מביא למשרד הבריאות שני מיליארד שקל. 50% מהאנשים לוקחים תרופות, צורכים תרופות. תקציב משרד הבריאות הוא 60 מיליארד שקל. אני יכול להביא שני מיליארד רק מהתרופות שאני אחסוך לכם מאנשים שלא צורכים את התרופות רק כדי לקבל קנביס.

משרד האוצר - - - ועוד דבר, להפוך את הקנביס להתוויה ראשונה. בן אדם בא, כואב לו פה, כואב לו שם, תן לו קנביס, תן לו, מה הבעיה? מה זה יכול לגרום? זה עושה רק טוב, אנשים יוצאים עם חיוך. תראה לי בן אדם שמת מקנביס כמו שאנשים אומרים. קנביס עוזר לאנשים. על דדי מאיר שמעתם? שמעתם על דדי מאיר? פרופסור שמוכיח שהקנביס מרפא סרטן במחקרים. איפה דדי מאיר? כל הרופאים פה, מה עם דדי מאיר? יש מחקרים שהקנביס מרפא סרטן. עופר, תודה רבה. השמעת את דבריך. תומר טל. פחות מ-1% מחולי הסרטן מקבלים טיפול נוגד סרטני בקנביס,

תומר טל. תודה רבה על רשות הדיבור. שמי תומר טל, אני מטופל בקנביס רפואי מהראשונים בישראל, הייתי מס' שבע. הח"כ אוריאל, תקשיב לי, כולם בלבלו לך פה את השכל ושיקרו אותך, ואני רוצה שתעזור לי להציל את עם ישראל ולעשות את מה שהשם יתברך רוצה. האל הטוב רוצה שנעזור לעם ישראל. אני מלווה את הוועדות האלה כנציג ציבור וגם כמטופל מ-2009. הייתי המדריך הראשון בישראל בגלל שראיתי איך - - - תדבר, תמשיך. כן, סליחה, היא פרובוקטורית. אני גמלתי אלפי אנשים מאופיאטים, גמלתי אלפי אנשים מתרופות פסיכיאטריות במסגרת תיקון עולם. לפני זה הייתה לי חווה, כי המנהל של מרפאת הכאב אמר לי: אני לא מבין בזה שום דבר. קח, תגדל את זה. אני אשלח אליך אנשים, תעזור להם, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. וזה היה אחרי שהוא גרם לי לאבד את העבודה שלי בהבימה, לחטוף התקף לב בגיל 26, לגלות שנתנו לי מורפיום והרואין. אני נפגעתי בפיגוע ובמלחמה. לקחתי את זה כמשימה בתוך תיקון עולם להציל חיי אדם, בתיקון עולם, לפני שהקימו את היחידה הפושעת הזאת. ולמה היא פושעת? כי נתנו לה מנדט להציל חיים, נתנו לה מנדט. אמרו לה: קחו צמח פלא. אתם לא יודעים בזה שום דבר. תאפשרו לאנשים, למרות שהחוק מאפשר.

על מה אתה מדבר "היחידה הפושעת"? על היק"ר. היק"ר. לא, אתה לא תדבר ככה. לא, אני מדבר על - - - אתה לא. המנדט נתן להם להציל חיים למרות שהצמח הזה לא נחקר. זה גוף ציבורי. אז תחקרו את זה, כי הם פגעו בהמון המון אנשים כולל בי. אני קורבן שלהם. חבר'ה, תבררו את המילים שלכם בשביל שנגיע לפתרון.

אני קורבן שלהם. כשצעקתי על מנהל יחידת הקנביס, מר יובל לנדשפט, חמישה מיליון וחצי אנשים ראו אותי צועק עליו. גם ביום הזיכרון הראו אותי צועק עליו, אבל לא הבינו למה אני צועק. כשגמלנו אנשים מכל חברות התרופות, קראנו להם קורבנות חברות התרופות המינון הראשוני היה 60 גרם אדוני, אל תפריע המינון הראשוני היה 60 גרם. משפט לסיום.

המינון הראשוני היה 300-60 גרם. חברות התרופות פחדו מאיתנו כי ריפאנו סרטן, סוכרת, הורדנו לחץ דם לבית אבות שלם ואת כל התרופות, כולל סבתא שלי מ-16 תרופות, אבל לא נתנו לנו לעבוד באף בית אבות. אני המדריך הראשון לילדים בישראל.

לשלושת הילדים הראשונים שנתנו,

אני ראיתי איך מרפאים עם הצמח, שתבין.

רגע, שנייה, פרופ' משולם גילה בשנות ה-70 שצמח הקנביס מרפא, מפעיל את המוח של המערכת החיסונית. לא מרפא, אדוני? לא מרפא, אדוני? לא מרפא? לא תרופה? אתם כל הזמן צוחקים. הם שולחים אותי הביתה שיהיה לי תת-מינון ואני אצטרך לקנות בשוק השחור. הם רוצים אותי ב-60 גרם. אתה יודע כמה אני מעשן כל חודש? 150 גרם לחודש. אתה יודע כמה זה עולה לי כל חודש? 5,000 ש"ח, במקום אוכל, במקום דירה. 15 שנה אני קורבן של מערכת שבגללה אין לי כסף לשכר דירה, לאוכל, ואני רק נציג של 10,000 איש שהם מנעו מהם תרופה. הם רוצים למנוע מאיתנו את התרופה. תעצרו את זה.

תומר, אנחנו נמצאים פה בשביל להתחיל תהליך. יכולנו להמשיך למרוח עוד כמה שנים. שכל רופא ייתן, כי האינטרסים שונים מהיועצים שלהם. תומר, אנחנו נמצאים פה בתקנות בשביל להתחיל תהליך. הוועדה הזאת 15 שנה. אבל עכשיו הוועדה התקדמה.

אבל מי שמייעץ לרופאים המשוגעים אתה דיברת, אל תיגע בי. אתה יודע מה קורה כשנוגעים בי? אל תגיע בי. תומר, תודה. שנייה אחרונה, יש לי פוסט-טראומה. הרופאים במדינת ישראל כרגע בוועדה מונעים מחברת התרופות ובגלל זה הם רוצחים אותנו. הם רוצחים אותנו. למנוע ממני 40 גרם כל חודש זה לרצוח אותי ואת כל החברים שלי. לא שמעת אותי אז צועק? אני לא שמעתי, אבל עכשיו אני שומע.

אני אשלח לך את הסרטון, אחי. תודה רבה. שתה קצת ואנחנו נמשיך אחר כך. זה מים עם פלואוריד, זה רעל עכברים. אני מעדיף שלא. אמרתי לחיים - - - נותן למופתי את החלום שלו לשתות רעל עכברים, אמרתי: אני לא רוצה. לאן הלכת? תומר, לאן הלכת? פלואוריד זה רעל עכברים, אחי. תבדוק.

גפן מלכי, בעלים בריא בישראל. חבר'ה, כל אחד ממש שתי דקות, הזמן שלנו מתחיל להצטמצם. גפן מלכי, בבקשה.

אני רוצה קודם להתייחס רגע למה שהמשטרה אמרה מקודם על זה שאין הרעה באימות מול חולה. אז קודם כול יש הרעה. אם לפני זה יש רישיון, יש דרך להראות לפחות משהו, אם קרוב משפחה קונה את הקנביס יש רישיון לראות משנע היום אין כלום. המעבר למרשם בעצם אומר: אין לי שום הוכחה להראות שאני מחזיק את הקנביס כחוק. אין שום אימות, אין דרך להציג, אין כלום. משרד הבריאות בוועדה בשבוע שעבר טענו שזה דומה לסמים מסוכנים. בסמים מסוכנים אין שום אימות, אבל אם יעצרו אותי עם מדבקות פנטה ברחוב בדרך עם שקית של סופר פארם לא יגידו לי כלום. אם יעצרו אותי עם קנביס ברחוב, המשטרה בוודאות תעכב אותי. לא תהיה לי שום הוכחה שאני משנע כדין. כאשר יש איזשהו דיון, האם עכשיו אם אני אציג קבלה לשוטר הוא יימנע מלעכב אותי? אמרתם שהוא יציג את המרשם, לא?

אני עכשיו משנע לקרובת משפחה, מה ימנע ממני להיעצר על החזקת קנביס? הרישיון. אבל מדברים על מרשם. אין משנע, אין רישיון. כמו שאמרנו בדיון הקודם, בהבדל של האימות אין הבדל בין רישיון למרשם, זה מרשם דיגיטלי כמו שזה רישיון דיגיטלי. לכן ברמת ההוכחה הוא יכול להדפיס את הרישיון, להדפיס את המרשם ולהציג לשוטר.

ולא את הקבלה.

כשאני קונה לסבתא שלי אני לא - - - מה שהוא אומר העלו פה בעבר, כשבן משפחה קונה למישהו ברישיון קודם כול הוא יכול לקנות. אני מסכים. אני אשלים את הדברים. אין הבדל בהיבט הזה בין קנביס ברישיון למרשם. אותם נהלים חלים, אותן תעודות שצריך להציג, מלבד העובדה שלאחר המעבר במקום הרישיון המודפס יציגו את המרשם המודפס.

אבל אם קניתי אותו כבר בלי מרשם? אם קניתי אותו בשביל קרוב משפחה. אני לא רשום במרשם ברישיון אני רשום, בתור משנע ברישיון אני רשום. יש את תעודת הזהות שלי, אני מציג לבית מרקחת את תעודת הזהות שלי בתור משנע. במרשם קנביס לא תהיה שום זהות שלי כמשנע. אין לי שום דרך להוכיח למשטרה שלא גנבתי רישיון לבן אדם וקניתי גנבתי כרטיס מכבי. גפן, ייפוי כוח ייתן לך את המענה. אז אני צריך ללכת לעורך דין לייפוי כוח, לשלם 1,000 שקל בשביל להיות משנע לבן אדם? טוב, אנחנו ניתן את הדעת על הנקודה. סליחה, זהו. אם אפשר רק עוד נקודה. נקודה אחרונה. בתקנות 21 ו-19, מדובר על פנקס ניפוק בבתי מרקחת לסמים מסוכנים, לקנביס בפרט. אני לא יודע כמה אנשים פה מהתחום הרפואי הלכו לבית מרקחת וניפקו בתור מטופל. זה תהליך שגם ככה לוקח בין 20 דקות לחצי שעה, תהליך ארוך ומייגע. בגלל הכספת. בגלל הכספת, בגלל שתראה מרשם, מה אתה רוצה?

הרוקח צריך עכשיו לשבת ולרשום בעט, כשכתוב לו הצבע של העט, ולהתחיל לרשום גם מה ניפק בשלושה ספרים שונים שאגב זה החוק היום בלי קשר לסמים מסוכנים, ספציפית קנביס. אם אני צריך עוד ספר, אני יושב 40-30 דקות בשביל לקנות קנביס? בעשר דקות אני יוצא עם מורפיום וקודאין ולא יודע מה, אבל ייקח לי 40 דקות לצאת עם עשרה גרם קנביס במקרה הטוב. אם עברתם למרשם דיגיטלי, תעברו לספר דיגיטלי. נקודה חשובה. אני אתייחס לשתי הנקודות. לנקודה השנייה אני אתייחס קודם. בהיבט הזה אין שינוי מהמצב הקיים. הנושא שהוא מעלה על מרשם דיגיטלי עבור סמים מסוכנים הוא נושא שנידון ולא מקודם במסגרת. זה נושא רחב שהמשרד דן בו ומקודם. הוא מקודם?

המעבר של שינוי פנקס הסמים המסוכנים הוא נושא מורכב. אבל הקנביס הוא בתוך הדיון הזה, הוא לא בנפרד. אבל הוא ספר שונה.

זאת אותה פרוצדורה. הוא מעלה נקודה. אתה מתחיל לפשט, אז צריך לתת את הדעת. כרגע אתה עדיין מתייחס לזה ככלל הנקודות.

בנוגע לנושא השני, כפי שאמרנו המרשם יוצג אותו דבר כמו הרישיון בנוגע למשנע. אני אחדד, כיום המשנע כתוב בתוך הרישיון. בהיבט הזה באמת יש לו את האפשרות להראות לשוטר. לאחר המעבר למרשמים אנחנו עוברים לנוהל אחר שבו צריך ייפוי כוח בהתאם לשאר הסמים האופיאטים. לכן, ככל שהוועדה תרצה, אפשר לדרוש במסגרת התקנות שיהיה כתוב במרשם מי המשנע, אבל אפשר לעשות בהתאם לשאר האופיאטים בייפוי כוח. מה שהוועדה תחליט.

אז אתם רוצים להוסיף במרשם את השם ככל שיש משנע? יש כללים בנוגע למרשם. בוודאי. בסדר, אני רק שואלת אם להוסיף את זה בפרטים שיופיעו במרשם. אפשר להוסיף בפרטים שיופיעו במרשם שאם יש משנע אז גם את זהות המשנע והתעודה. כמו שיש היום, היום המשנע מופיע. אין שום בעיה. אין לנו התנגדות לזה. בסדר גמור. בסדר. אתה יכול להוסיף על מרשם שם של משנע? היום יש, היום השם של המשנע מופיע במרשם. לא במרשם, ברישיון. לא, גם במרשם הוא מופיע, נשמה. אבל הוא הולך להפוך את זה - - - לא,

האם אתה יכול? ומה עשית - - - באמת, מה מונע ממנו לעצור אותו בדרך אחרי - - - אולי בהערות של המרשמים אפשר להוסיף בהערה תעודת זהות של משנע וזה יפתור את הבעיה. אם במרשם יהיה רשום תעודת הזהות שלי, אני יכול להציג את זה לשוטר: הינה תעודה מזהה,

נוסיף את זה.

במרשם יש מה שנקרא מיופה כוח. מיופה כוח במרשם הוא בעצם כמו משנע. אז אם נלך לפי הכללים האלה, זה יהיה אותו דבר. אמיר ניצן, הסתדרות הרוקחים, רוצה להתייחס לזה? אנחנו מנפקים בבית המרקחת כדין. אם אחרי זה שוטר עוצר מישהו אני לא יכול להתייחס לנקודת הביקורת הזאת. אם יש ייפוי כוח בבית המרקחת אנחנו מנפקים את זה. איך יתייחס השוטר? אני לא יודע.

נטע קובלסקי, מנכ"לית קובלסקי, המרכז לטיפול באמצעות קנביס. חבר'ה, אני עכשיו חייב ממש כל אחד דקה יש לך יותר מדיי הערות ביניים, את מבינה למה את יושבת מאחורה? אני שואלת. לא, את לא שואלת. יש לך הערות ביניים. סליחה.

היא קוראת לעצמה ראש הממשלה, מה זה משנה? את רוצה לשנות את העולם?

בבקשה. בוקר טוב, תודה רבה. אני רוצה להעלות כאן איזה משהו שאני חושבת שלא העלו עד כה. יום שמטופלים צריכים לחדש את הרישיון, גם לפי נוהל 106, הם יכולים להביא סיכום רפואי עם המלצה מרופא משפחה למען חידוש הרישיון. היום כל קופות החולים לא מאפשרות לרופאים לעשות את זה. אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות מהרופאים שאומרים: ההנהלה לא מסכימה לנו לתת המלצה. בגלל שאנחנו לא רופאי קנביס אנחנו לא יכולים לתת המלצה. עכשיו אני שואלת, לכל תרופה אחרת, אם זה ליריקה או פנטה או כל תרופה אחרת, רופא המשפחה יכול לחדש מרשם, אז מה זה שונה מהקנביס? מכאן אני מבקשת מכל קופות החולים להוציא איזשהו תזכיר לרופא המשפחה שמאושר להם. במידה שלמטופל יש כבר רישיון והוא כבר מטופל מס' שנים או חצי שנה, בבקשה לאשר לו את ההמלצה הזאת. רופאי משפחה הם הרופאים שאמינים ורואים את כל התיק הרפואי של המטופל ויש להם את היכולת לבוא ולאשר את ההמלצה הזאת. חשוב מאוד שיהיה רשום "ממליץ על המשך טיפול" ולא "יש לשקול המשך טיפול" או להפיל את האחריות הלאה. זה נורא נורא חשוב. דבר נוסף שאני רוצה להעלות כאן, אתמול אני במקרה דיברתי עם צוות רפואי מקופת חולים לאומית, והם ביקשו ממני לבוא ולעזור להם בהסבר איך בכלל מוציאים רישיון לקנביס. אני אומרת: למה ההנהלה לא עושה את זה עבורכם? והם אומרים: הם לא מוכנים, הם פשוט לא מוכנים. הם גם לא מוכנים לממן את הנושא הזה במידה שמישהו חיצוני בא להעביר להם הדרכה. אני חושבת שקופות החולים, עם כל הכבוד, צריכים לבוא לדרבן את הרופאים שלהם. יש פה טיפול חדשני כבר אי-אפשר לקרוא לו כל כך חדשני, אנחנו כבר עשר שנים בתוך העולם הזה אם לא יותר. צריך באיזשהו מקום שקופות החולים יבואו וידרבנו את הרופאים שלהם לעבור הדרכות, לקבל את הידע, בשביל שבסופו של דבר כשהמטופל מגיע אליהם לא יגידו: אני לא יודע, אני לא מכיר.

הקופות שמעו את דברייך.

אני אשמח ממש לתגובה של קופות החולים בנושא הזה. הם לא חייבים לתת תגובה. הם שומעים את הדברים ומבינים את הדברים.

ד"ר גלית מור נאור, ארגון הרוקחות, בבקשה. אני רוצה להוסיף קודם כול לעניין ייפוי הכוח, כרגע בסמים מסוכנים רגילים כשמישהו בא לקחת למטופל את הסם אין שום צורך בייפוי כוח, אלא הוא פשוט מציג תעודת זהות שלו ותעודת זהות של המטופל, וכך הוא רוכש את הסם המסוכן. לכן העניין של ייפוי הכוח פה יכול מאוד מאוד לסרבל את המצב הזה, להעמיד את הרוקח במקום פחות מסודר. אני חושבת שהעניין של המשנע צריך להיות על גבי המרשם. דבר שני, אני חושבת שצריך לבצע חשיבה מחודשת בנושא של מתן הקנביס לאחר מיצוי טיפול במספר אופיואידים. אנחנו נמצאים כיום בעלייה פי שלושה בשימוש באופיאטים. יש בני נוער שמאושפזים ומתים. הסיבה שרשומה היא דום נשימה בגלל שבבתי החולים אין ערכות לבדיקת האופיאטים, אבל בפועל אנחנו יודעים שהסיבות היו שאיפה של - - - של פנטניל. תודה. אדוני, אני רק רוצה להדגיש. כל מה שאמרנו לגבי השינוע ולגבי ייפוי הכוח הכול בסדר גמור, רק שזה לא רלוונטי לאכיפה. כל זמן שאפשר לזייף את המרשם זה לא משנה לי אם כתוב מיופה כוח או לא כתוב. זה לא הופך את המסמך למקורי או איזושהי אסמכתה רשמית שאני יכולה לסמוך על האסמכתה הזאת.

רק משפט אחרון אם לא קשה. הייתי שמחה לשמוע מה עמדת הוועדה בנוגע לזה, כי אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים

היועצת המשפטית. אני יכולה להתייחס. אין לי הרבה להגיד מעבר למה שמשרד הבריאות ענה. למעשה כמו שגם הערתי, אנחנו לא משנים פה את המצב הקיים מבחינת יכולת האכיפה של המשטרה. מה שהיה לגבי רישיונות ימשיך לגבי מרשמים.

אותה אכיפה, אותו דבר זה ברישיון, זה במרשם. אבל אולי כדאי לעגן את זה במסגרת התקנות האלה. שיקל מעליכם. הבנו שיש בעיה ליצור את הממשק הזה מצד משרד הבריאות. ככל שמשרד הבריאות מוכן - - - במכתב של שר הבריאות לא נאמר שיש בעיה ליצור את הממשק, נאמר שלא השתנה, לא הוחמר המצב.

אבל אנחנו רואים עלייה בהיקף הזיופים. לכן אנחנו מבינים שבהחמרה הזאת נכון שאין שוני מהותי, אבל ככל שעולה כמות הזיופים כך יש יותר בעיה.

אני רוצה לומר לך, למשרד הבריאות ולנוכחים מהצד הזה ומהצד הזה, גם לאחר אישור התקנות בהחלט זה לא הדיון האחרון בנושא. זה נושא שאנחנו מתחילים. אני מבטיח לא להיפגש פה בעוד כמה שנים אלא בחודשים הקרובים, ואני אעמוד מול משרד הבריאות בעבודה יותר מעמיקה ומקצועית איך אנחנו מעגנים את החששות שלכם, עונים לדברים שפרופ' לוין העלה ולנקודות שגם הצרכנים בעצמם מדברים אם כבר אנחנו רוצים לפשט, להכניס עוד חלקים נוספים, נוהל 106. אנחנו בוודאי נהיה סביב האירוע הזה, אנחנו לא מאשרים: נגעת נסעת, אבל העליתם נקודות מאוד חשובות. תודה. חגית, בבקשה. קודם כול, תודה רבה. שלום רב, אני רוצה להתנצל בפניך.

הכול בסדר, שום דבר לא אישי. בסך הכול ביקשתי נתונים מדויקים, כי כשאנשים מגיעים לפה נדפקים להם הדיוקים.

אני רוצה לשמור על כבודך כמו שאני רוצה שישמרו על כבודם של אחרים, לכן דברי לגופו של עניין. אוקיי, אז אני אציג את עצמי. אני חולת סרטן מעל 40 שנה. עלה ירוק הסמיכו אותי להיות נציגת המטופלים ללא קשר למפלגה, אבל אני מאוד מאוד מאמינה במפלגה הזאת כי היא היחידה שדואגת לשמחת האדם ולבריאות ולכל מיני דברים שחלק מהאנשים פה קצת פספסו בדרך. אני עברתי Stroke לפני שלושה שבועות, עברתי צנתור עם סטנט, ואני אחרי ששמעתי את כל הקשקושים שקרו כאן בשבוע שעבר כשנהגתי שלוש שעות וחצי להגיע לכאן.

מבת שלמה בצפון. זאת הסיבה שנכנסתי נסערת, וזאת הסיבה שאולי נשמעתי קצת פרובוקטיבית לעומת הבחור מקודם.

זה היה מאוד יפה שהוא פגע בי גם קצת על הדרך.

להיות פרובוקטיבי הביא אותי לכאן. להיות פרובוקטיבי or whatever you sad, bring me over hear, אז תודה.

אני אדבר אליך, אני פשוט אתעלם מרעשים. הרמת לו. וקיבלת הנחתה. תודה רבה. חגית, יש לך עוד כמה דקות. דקה. אוקיי, אז אחרי שהסברתי מדוע נפגשנו כמו שנפגשנו, קנביס הציל את חיי. אני חולת סרטן שנרפאה

אנחנו חבורה של הרבה הרבה אנשים שהרפואה ויתרה עליהם ואמרה להם שילכו הביתה למות. אנחנו קבוצה גדולה של אנשים שחיים וחיים בכייף והקנביס עוזר לנו. הקנביס בטיפול בעישון, שזה היופי שלו, נכנס לתודעה הישראלית ובעצם ככלי טיפול, ובגלל זה לא קוראים לו תכשיר ולא תרופה אלא סתם סם מסוכן על מנת שיוכלו לאפשר לנו להשתמש בטיפול בעישון. אני בעלת רישיון בעוד מקומות בעולם מכיוון שאני אזרחית אמריקאית אימא שלי גרה באמריקה. יש לי רישיון בפלורידה ל-420 גרם לחודש, כי שם לא שואלים אותי מה שלום הסרטן שלי, ומי ייקח לי, ומי יזליג לי. שם רוצים שאני אהיה בריאה. ולא רק זה, הרופא מתקשר אלי מדי פעם לברר לשלומי, לשאול לצריכתי, לברר איזה זנים אני לוקחת על מנת שיוכל להמליץ למטופלים אחרים. אני מרצה בכנסים בכל העולם על היופי והמתודיקה הרפואית של מדינת ישראל, וכשאני מגיעה למדינת ישראל אין יופי ואין מתודיקה. יש פה כל מיני נציגים שקצת התבלבלה להם הדרך לגבי קנביס או טיפול בעישון. מי שסובל מכאבי תופת, מי שעומד למות ורואה את המוות בעיניים שאכטה אחת עושה לו - - - ושאכטה אחת עושה לו שמח. אני בכוונה משתמשת בעגה של הרחוב. לא שללו את העישון. אני יודעת גם את העגה הרפואית. אני מבין, אבל לא שללו את העישון. רק עדיין אומרים לתת בתחליפים אחרים מההתחלה למי שאפשר, בפרט בצעירים. זאת המטרה. אני עברתי את ההסמכה של האוניברסיטה העברית, אגף הרוקחות, ועמדתי בהצלחה במבחן. אני יודעת את האינטראקציה בין תרופות אחרות וקנביס ואני מבינה מינונים ואני מבינה ערכים של קנביס. מה שקורה פה זה חטא לטיפול שבגינו התחלנו את כל הדבר הזה. אנשים יודעים לאבחן בעצמם אם זה חזק להם, אם זה חלש להם, אם זה משפיע עליהם, אם זה לא משפיע עליהם. הם באמת לא צריכים את הרופא. אם בן אדם קיבל קנביס חזק, הוא יחפש משהו יותר חלש. אם בן אדם חיפש קנביס חלש, הוא יחפש משהו יותר חזק. בדרך כלל הוא יסביר לרופא כדי לעזור למטופל אחר. אבל ברוב המקרים קנביס הוא צריכה בוגרת ואחראית, כשאדם שעבר את כל הרפואה בחר בה. אנחנו אנשים בוגרים, והילדים שמטופלים על ידי קנביס הם הורים בוגרים שבחרו את הטיפול לילדים שלהם אחרי שהם ראו את הילדים שלהם במצב מאוד קשה. משפט אחרון לסיכום, קנביס מרפא סרטן. אני יודעת את זה, חולי הסרטן סביבי יודעים את זה, ואף אחד מהרופאים במדינת ישראל לא יוכל לעצור את זה. הצמח הזה לפנינו, יישאר גם אחרינו. כל אחד מחליף את תפקידו. אני כאן להזכיר לכם, קנביס מרפא סרטן, קפיש? תודה רבה. השמעת את דברייך בצורה ברורה, ואנחנו מודים לך על כך שהגעת ממקום רחוק והשמעת קול נוסף ושונה.

אני רוצה מהיועצת המשפטית עו"ד ענת מימון לעבור הקראה על נקודות שחסרו לנו. סליחה, אני חושב שפספסתם פה מישהו. מה השם? סבח סלעית. אוקיי, סלעית סבח, מטופלת ואימא לילד מטופל. אחרונת הדוברים. אולי אתה אחר כך משפט וזהו. אני צריך להתקדם.

יש לי עוד לפחות עשרה בזום שלא אפשרתי להם לדבר, גם אנשי מקצוע. בבקשה, סלעית. היי, אני מטופלת בעצמי, אחרי ניתוחי גב, ואימא לילד אפילפטי. את היית פעם שעברה ודיברת, לא? לא, לא דיברתי.

אני אימא לילד אפילפטי, שעד גיל תשע תרופות לא הביאו לאיזונו היום הוא בן 14 וחצי. מגיל תשע כשהתחלנו בטיפול בשמן, עולמו השתנה והוא החל לחוות את הילדות שלו מחדש, וברוך השם היום הוא במקום אחר. הוא מטופל בקנביס רפואי. האפילפסיה של הבן שלי באה לידי ביטוי בהתקפים ליליים מתוך שינה, כך שאצלנו זה גם ממש קל להוכיח כמה זה אפקטיבי, כמה זה לא אפקטיבי, כי הבדיקות נעשות ב-EEG בשינה. אנחנו היום במצב שאפילו הורידו אותנו מכל התרופות. כמובן שאנחנו במעקב אצל הפרופסור המטפל ועושים את כל הבדיקות. הוא נוטל אך ורק שמן, וברוך השם האפילפסיה הרבה יותר מאוזנת, לא במינון שהוא צריך להיות אבל אנחנו מתקדמים לשם. חידוש רישיון עולה לנו למעלה מ-1,000 שקלים אנחנו שלושה מטופלים בבית. העלות החודשית שלנו לקניית הקנביס בחודש עולה על 3,000 ש"ח. אנחנו משפחה של שש נפשות ברוך השם יש לי ארבעה בנים. כיוון שבעלי שהוא מטופל פוסט-טראומה ומטופל כאב אני יודעת שאצל בעלי השמן פחות עובד והתפרחת עובדת יותר. הוא דווקא לא משתמש בטבק, רק שהעלויות כל כך גבוהות ואם הייתה אפשרות אחרת כמו שמציעים פה אז היה אפשר להוזיל את זה ולא להשתמש בטבק ולהשתמש בתפרחת. בתפרחת יש שימושים רבים. הידע שיש אצלי היום בעקבות הטיפול בבן שלי ובבעלי, מה שחוויתי בעצמי, הוא ידע שלרופא אין להנגיש לי. אני חלילה לא מזלזלת בכבודם ובידע של הרופאים, אבל אני מניחה שהניסיון עצמו מדבר הרבה יותר ממה שהרופא יודע לומר לי.

כשהבן שלי היה מטופל בתיקון עולם וקיבל שמן עם אחוזים גבוהים יותר אגב, בתכתובת מול פרופסור משולם, זיכרונו לברכה, שהדריך אותנו איך לתת לילד שלי את השמן, וכן, אחוזי ה-CBD שהוא היה מקבל היו הרבה יותר גבוהים ממה שהוא מקבל היום, ובהחלט רואים גם את הנסיגה ברגע ששינינו את השמן. אז הידע עצמו קיים אצל מטופלים עצמם. לגבי הסוגיה שהעלית, ההשתתפות בעלויות, אין השתתפות בעלויות.

אנחנו חווים את זה בצורה הכי הכי בסיסית. היום כדי להתקיים אנחנו באמת עושים שיקולים, כי המחיר של התרופות כדי לחיות ולחיות בכבוד עולות המון המון כסף.

השמעת את דברייך. מה שמך? גיל. אני אעשה את זה קצר. אבל אתה דיברת בפעם האחרונה.

בדיון הקודם. לא. ודאי דיברת, אבל בבקשה. אני יושב-ראש עלה ירוק. רציתי להסביר רק שלושה דברים קלים. משטרת ישראל טוענת שיש בעיה עם מרשמים דיגיטליים וזיופים.

עד כמה שידוע לי, אין זיופים למרשמים של היק"ר, ולכן הרבה יותר קל להלביש את כל הנרקוטיקה על המערכת של היק"ר ולא לפרק את זה. זאת פשוט טעות לפרק את הדבר הזה. הדבר השני, גם אם עושים נהלים חדשים ומתקנים את התקנות האלה, יש סעיף בנוהל 106 שנקרא 3.1.2, זה אומר שככלל לא יינתן טיפול בקנביס לפני שימוצו כל התהליכים המקובלים. 67,000 מטופלי כאב היום בישראל היו צריכים לקבל נרקוטיקה קשה בתקופה של שנה לפחות לפני שהם מקבלים קנביס. אף אחד לא מבין למה יש מגפת פנטניל ואופיאטים בישראל. נוהל 106 זה הדבר שיוצר את המגפה הזאת באופן ישיר. 67,000 מטופלי כאב. תעזרו להם עכשיו. למה לחכות עוד כמה חודשים, שעוד יצטרפו למערכת? והמספר הזה של ה-67 רק הולך ועולה. העלייה של מטופלי כאב היא הרבה יותר גדולה מאשר מטופלים חולי סרטן, והלוואי שחולי הסרטן לא היו קיימים בכלל, שלא יהיה להם. אבל מה לעשות, חולי כאב הולכים ועולים במספרים הרבה יותר גדולים. והדחיפה של המערכת, של משרד הבריאות, מכל הסיפור הזה זה להביא אותם למגפת אופיאטים. בסופו של דבר, מי שצריך לשים סוף למגפה זה לשים סוף לנוהל 106. תודה. תודה רבה. עורכת הדין ענת מימון,

אני מאוד מצטער, אני חייב רק להגיב לנקודה שלו.

בקצרה ממש. אני מהראשונים שעוסק בתחום. אף פעם לא ביקשתי מהמטופל להנפיק נרקוטיקה אופיאטים בשביל לאשר לו קנביס. זאת התרשמות והחלטה של הרופא. זה לא כהגנה על היק"ר, אלא ההתרשמות של הרופא לאן הגעת, מה הטיפולים שעשית. זאת החלטה לקבל קנביס או לא. אף פעם לא חייבתי מטופל לעבור טיפול באופיאטים. אבל הנוהל מחייב. תן לי דקה. זה מה שכתוב בתיק, זאת מילה מכובסת. תן לי להסביר לך. התרשמות הרופא שמורה לו, אם גם בלי ניפוק אופיאטים עברת דרך מקובלת לאיזון הכאב שלך מגיע לך טיפול, ואין נוהל וחוק שמחייב את הרופא אחרת. שיקול דעת רפואי זה ההכשרה שעבר הרופא באוניברסיטה עד שנהיה רופא. בפועל זה לא ככה.

דבר שני, תן לי, בבקשה. ד"ר קשקוש, משפט לסיכום. - - - משפט לסיכום. לגבי המחירים שאתם מציינים כאן, אני רופא שעובד שנים, אני נבהל כשאני שומע את המספרים. אבל אני אומר לכם ותהיו סבלניים גם בתגובה אתם עשיתם את זה, אתם נתתם את היד לרופאים שהם מנצלים אתכם, אתם הלכתם ועשיתם. אתם חברות הביטוח ואתם צריכים לתת החזרים על תרופות.

אתה לא רוצה שאני אוציא אותך. טל, אתה לא רוצה שאני אוציא אותך, נכון? אז בבקשה, לא להתערב. אני רוצה את טובתך. בכל קבוצה - - - אבל ד"ר קשקוש, אנחנו לא מחפשים אשמים עכשיו. אנחנו מאוד מכבדים את הדברים שלך, ואתה צודק. אבל צדיק בסדום כמוך יש אחד ל-100,000.

תודה רבה, תודה רבה. עורכת הדין ענת מימון, בבקשה.

אז למעשה קראנו גם את תקנה 17ב וגם את תקנה 17ג בישיבה הקודמת. אני רק אגיד את השינויים שהכנסנו בהם. ב-17ב ברישא, במקום "מרשם למוצר קנבוס יינתן בהתוויות הבאות" אנחנו כותבים "מרשם למוצר קנבוס יכול שיינתן בהתוויות הבאות". אנחנו מפרטים את ההתוויות כשלהבנתי בפסקה (9) מטופלים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי אנחנו מורידים את "מעל גיל חמש"? כן, לשיקול דעת.

"למטופלים המאובחנים עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי ללא הגבלה של גיל". בנוסף, אנחנו בסעיף קטן (ב) מוסיפים "מרשם לקנבוס, כאמור בסעיף קטן (א) יינתן בכפוף לאמות מידה מקצועיות מקובלות ולשיקול דעת רפואי". זה מה שהסברנו קודם.

אני לא מקריאה שוב, הקראנו את זה. מטופלים חולי אפילפסיה נמצאים.

אבל שוב, זה הכול אותם - - - זה רק השינויים. - - - אין לנו מענה - - - את החיים. הכול נמצא. לא צריך שוב את ההתוויות. הנוסח גם נמצא בפניהם. הנוסח נמצא בפניהם. נכון, זה מעי רגיז. נמצא, הכול נמצא. - - - ודלקות פרקים - - - זה מינימום מינימום התחלתי - - - עופר, מה קרה לך היום? - - - טובה של מאות אלפי אנשים. תודה רבה. תודה רבה. אתם רוצים שאני בסוף אגיע להצבעה כשאשאיר את החדר ריק? תודה. אני מפנה אתכם לתקנה 17ב, יש שם עשר התוויות שבהן יינתן מרשם, כל הדברים שנאמרו. השינוי היחיד היה לגבי ההתוויה של הספקטרום האוטיסטי, שבנוסח שהיה בשבוע שעבר אמרו שזה יהיה מעל גיל חמש וכרגע הורדנו את ההגבלה הזאת. זה השינוי היחיד, השאר נשאר כמו שהוא, והוספנו "בכפוף לאמות מידה מקצועיות". בתקנה 17ג, שגם אותה כבר הקראנו, תקנת משנה ב, אנחנו רק מבהירים ש"מרשם למינון העולה על 60 גרם לחודש יינתן רק אם ניתן למרשם אישור מנהל בית חולים". זה שינוי בנוסח. לא מקובל עלינו. אני עם 100 גרם קנביס. יש לי הפניה - - - לגבי הנושא הזה, לגבי הכמויות זה משהו אחר. יש אפשרות - - - לא מקובל עלינו. אנחנו גם לא רוצים שימוש בשמן, רוצים רק בתפרחת. תודה. תודה. - - - התחילו ב-60 גרם - - - אנחנו 120 מטופלים ולא קרה לנו כלום. זה שלושה גרם ליום.

מי האנשים האלה שיגזרו עלינו - - - תודה רבה. תודה רבה על העזרה. הנוהל נשאר כמו שהוא, כמו שהקראנו. יש אפשרות לפנות לקבל אישור כדי לתת מרשם למינון גבוה יותר, זה מופיע בתקנות כמו שהקראנו בשבוע שעבר. לגבי המרשם עצמו, מה שיופיע עליו, אנחנו מורידים את פסקה (2) "שם מוצר הקנבוס וסוגו", הוספנו את צורת מתן מוצר הקנבוס, את הריכוז של ה-THC וה- CBD, והשאר נשאר כמו שזה. אנחנו נציין בפסקה 9 שם של שני משנעים ותעודת זהות שלהם ככל שיש, ואנחנו גם נבדוק אם יש צורך לציין במפורש את הנושא של מיופה כוח. אני מזכירה שיש נוהל מפורט לגבי ייפוי כוח חן, תהי איתי דקה. אני רק אומרת שאנחנו מוסיפים פה שני משנעים למרשם ככל שיש עם תעודות זהות. אנחנו נבדוק אם יש צורך לציין גם במפורש פה בתקנה את העניין של מיופה כוח, למרות שיש את הנוהל שלכם לגבי מיופה כוח. השאלה אם באמת בתקנות האלה אנחנו צריכים כדי שזה לא יתייתר, וככל שיש צורך נוסיף גם את שמות מיופי הכוח לעניין הרכישה של הסם. צריך להגביל את המספר של מיופי הכוח. גם. שני משנעים, ולמיופה כוח אנחנו נלך לפי הנוהל ונראה מה צריך לציין. בבקשה, תמשיכי. הבהרה נוספת לגבי מרשם ראשון שיכול להינתן לתקופה קצרה יותר, אנחנו הבהרנו וזה עלה גם בדיון הקודם: "לא יראו במרשם הניתן למטופל לאחר שהחזיק ברישיון להחזקה ושימוש בקנבוס לפי פקודת הסמים המסוכנים, כמרשם הניתן בפעם הראשונה". לכן מי שכבר היה לו רישיון הוא נחשב כמי שכבר היה לו מרשם והוא יכול לקבל את זה לתקופה ארוכה יותר. עכשיו אני עוברת לקרוא את תקנה 17ד, זאת תקנה חדשה שנוספה לבקשת משרד הבריאות לעניין מרשם שיכול להינתן במסגרת ניסוי רפואי בבני אדם. בנוסח הקודם לא הייתה אפשרות כזאת, והם ביקשו להוסיף אפשרות לרשום מרשמים גם לעניין ניסוי. אני מקריאה: "" בסעיף זה, "אישור מחקר" אישור שניתן לפי תקנה 2 לתקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980 (להלן - תקנות ניסויים רפואיים בבני אדם); "ניסוי רפואי בבני אדם" כהגדרתו בתקנות ניסויים רפואיים בבני אדם, רופא שהוא הרופא האחראי או החוקר הראשי בניסוי רפואי בבני אדם, המחזיק ברישיון מהמנהל למחקר בקנבוס, רשאי לתת מרשם למוצר קנבוס למשתתפי המחקר בלבד, במסגרת עבודתו בקופת חולים או בבית חולים ציבורי, בהתאם לתנאים המאושרים באישור המחקר; על מרשם למוצר קנבוס במסגרת ניסוי רפואי בבני אדם לא יחולו תקנות 17א(1) 17ב, 17ג(ב), 17ג(ה); מרשם למוצר קנבוס במסגרת ניסוי רפואי בבני אדם יישא בנוסף לפרטים המפורטים בתקנה 17ג(ג) גם את מספר המחקר, רופא שהוא הרופא האחראי או החוקר הראשי בניסוי רפואי בבני אדם רשאי לתת מרשם למוצר קנבוס למשתתפי הניסוי גם לאחר סיום הניסוי הרפואי, בהתאם לאישור המחקר ולהתחייבות למוסד הרפואי בו נערך הניסוי."" למעשה אנחנו לא נוגעים פה בדרך אישור המחקר, הכול יישאר כמו שהוא לפי הנהלים של היק"ר. הדבר היחיד זה האפשרות של הרופא האחראי או החוקר להוציא מרשם למי שמשתתף באותם ניסויים. אבל איך הוא יוצא - - - כי זה במסגרת עבודתו בקופת חולים או בבית חולים ציבורי.

מה השם? אני מחברת LEEMA.AI, אנחנו מלווים מטופלים בהדרכה דיגיטלית בקנביס רפואי. השאלה שלי היא האם הרופא גם יכול לשנות את זה במהלך המחקר? אנחנו מלווים למשל מחקרים. את המרשם עצמו? כן, למשל מטופל שמתחיל, זה בסדר? יכול להיות לשנות

משרד הבריאות, הוא שואל על מהלך המחקר. למשל, היום אנחנו רוצים לטפל במטופל ולהפחית לו אופיאטים. אנחנו רוצים להתחיל איתו נמוך, להתחיל ב-T1 ולהעלות בהדרגה. לפעמים הם צריכים להגיע ל-T15, T20. הדבר הזה יכול לקרות תוך חודשיים.

כל פעם לראות את הרופא לוקח חודש-חודשיים. האם במסגרת ההנחיות האלה הרופא במחקר יכול לשנות את זה בהינף יד? זאת המטרה, לפי מה שהבנתי. אין מניעה. המשמעות של התקנות האלה היא בהתאם למה שאושר לך ברישיון המחקר. זה שינוי גדול ויפתח מחקר.

בעקבות הנקודות שעלו בפעם שעברה זה נכנס עכשיו בשינויים. תודה. אנחנו רוצים שהשינוי בסוף יהיה שנוכל לקחת כל מינון שנרצה. עופר, אתה סיימת להיום. לא, אבל יש לנו דרישות. גם לי יש דרישות. אבל אנשים צריכים לקבל.

השמעת את דבריך, עשינו הרבה שינויים בעקבות מה ששמענו, על חלקם חלק מרוצים, על חלקם לא.

לא כל הרצוי מצוי מיידית. בבקשה. אנחנו עכשיו נקריא את תקנה 6, היא מתקנת את תקנה 19: בתקנה 19 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "(ה) הספקת מוצר קנבוס בבית מרקחת תתועד בפנקס סמים מסוכנים כמשמעותו בפרק זה שהוא נפרד וייעודי לקנבוס (להלן- פנקס סמים מסוכנים לקנבוס), ויחולו על פנקס כאמור הוראות פרק זה בשינויים המחויבים. " אנחנו בעצם נכנסים בתקנה 19 שמדברת על הפנקס ומוסיפים את הרישום.

הרישום יעשה גם לעניין אספקה לפי מרשם וגם אספקה לפי רישיון למעשה,

" בתקנה 21 לתקנות העיקריות - ברישה, במקום "לפי סעיף 25 לפקודת הרוקחים" יבוא "לפי סעיף 29 לפקודת הרוקחים"; בסיפה, בסופה יבוא "או לפנקס הסמים המסוכנים לקנבוס, לפי העניין"." אנחנו מתקנים פה את התקנה שעוסקת ברישום אספקה על ידי הרופא. לאור הערות שקיבלנו בדיונים הקודמים, אנחנו מוסיפים בתקנה 8 תקנה בעניין הוראת שעה ואנחנו קובעים שעל אף האמור בתקנות 17ג(ב), שזאת התקנה שקובעת מינון, מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה לו רישיון להחזקה ושימוש בסם מסוכן, לפי סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים, נוסח חדש התשל"ג 1973, למינון של 60 גרם קנבוס ומעלה בחודש, יוכל לקבל מרשם למוצר קנבוס לפי הוראות תקנות אלה ללא האישור הנדרש לפי התקנה האמורה, וזאת עד תום שנה וחצי מיום תחילתן של תקנות אלה.

אם למישהו יש רישיון עם מינון שהוא מעל 60 גרם, הוא לא יצטרך לצורך קבלת המרשם אישור מיוחד בשנה וחצי הראשונות, והוא יוכל לקבל מרשם למינון שעולה על 60 גרם כבר ללא אישור מיוחד. ומה אחרי שנה וחצי? הסרטן לא הולך אחרי שנה וחצי, כפרה עליו הוא איתי כבר 50 שנה. זה כרגע למרשם. זה לא שאחר כך לא יהיה.

יש אפשרות לקבל למינון גבוה גם אחרי שנה וחצי.

אבל אחרי שנה וחצי לדבר עם הסרטן שלי, להגיד לו: עבר שנה וחצי. - - - - - - מה יהיה עד שיתחילו עם המרשמים? היום מורידים לנו רישיונות. עד שנגיע לשם בעוד 180 יום נהיה בלי מינונים. יש פה איזושהי בעיה של חוסר הבנה מה זה טיפול בקנביס.

היועצת המשפטית תבהיר. עופר, אני לא רוצה להוציא אותך הראשון היום בוועדה. לא, לא, עופר, שלא יוציא אותך, אתה חשוב.

תקנה 17ג(ב), שהיא תקנה שהיא לא הוראת שעה ולא הוראת מעבר, קובעת את דרך המלך, שמרשם לקנבוס יהיה עד 60 גרם, ואם צריך לתת יותר אפשר לפנות ויש גורמים שיכולים לאשר גם מרשם לכמות גדולה יותר. מה שעכשיו הקראתי זאת הוראה שהוספנו לשנה וחצי שיהיו מתחילת התקנות. כדי למנוע מצב שאדם היה רגיל לקבל כמות גבוהה יותר ועכשיו הוא עובר למרשם מרישיון, אז בתקופת המעבר של השנה וחצי הראשונות לא יהיה צריך אישור מיוחד והרופא יוכל פשוט לרשום לו את המרשם למינון הגבוה יותר ללא האישור המיוחד, וזה רק לתקופה של הוראת מעבר. לאחר מכן המסלול יהיה כמו שקבוע בתקנות לגבי כולם. זאת ההבהרה הזאת. מה זאת אומרת? אנחנו לא מבינים מה אתם אומרים.

אם הרופא סבור שצריך אחרי זה יותר מ-60 גרם, הוא יפנה לקבל את האישור.

- - - לא, לא, ממש לא. היועצת המשפטית הבהירה בצורה מסודרת, תודה. בבקשה. - - - אבל זה רק על מי שעובר למרשמים. מי שנמצא ברישיון, מטופלי כאב, אז יורידו לנו מינונים, ישחטו לנו את החיים. אין כרגע דיון על מי שלא במרשם.

כרגע אנחנו מדברים רק על המרשמים. תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן. זה המועד. קיבלנו כמה הערות, היו כאלה שביקשו יותר, היו כאלה שביקשו פחות, היו כאלה שביקשו שזה יהיה עד 180 ימים כדי שקופות שמוכנות יוכלו להגדיל. משרד הבריאות צריך להיערך. רק עוד הבהרה אחת. במקביל לתקנות האלה, כמו שאמרנו בהתחלה הרישיונות ממשיכים לחול אנחנו לא כותבים את זה אבל גם מי שיש לו רישיון בתוקף בהתוויות שעברנו בתקנות האלה הרישיון שלו

הוא יכול להמשיך להשתמש ברישיון הזה בלי להמיר אותו למרשם. עד שהמועד של הרישיון יפקע ואז הוא יצטרך לעבור למרשמים. אבל ב-180 יום לפחות שיעשה - - - הערכה מינהלתית, את הרישיון עצמו. חייב את זה, אתה ממשרד הבריאות - - - אנחנו אמרנו את זה בהסדרה הראשונה. - - - חבר'ה, לא, לא. חברים, תודה. חבר הכנסת אוריאל, יש לי שאלה לגבי הדבר שאמרת. לא ייגמר הדיון. תקשיב, יש פה בעייתיות. אני למשל מטופל מעל מספר שנים. בגלל שאני בהגדרה של כאב אתה אומר לי שאני אמשיך לשלם כסף על הרישיון שלי?

אני כל כך מנוסה, כל כך מלומד. אתה מדבר על התוויות נוספות. אמרנו, זו תחילתה של דרך. אנחנו לא נחזור לכל זה עוד פעם. כרגע משרד הבריאות עשה עבודה, התחיל עם חלק מסוים. אנחנו נמשיך הלאה, זאת טיפה מן הים גם אם זה קצת, אבל מתחילים תהליך, אז אתם רוצים שנזרוק את הכול? אז אפשר שקיפות מהוועדה בבקשה ולדעת מספרים? מ-2006 יש פה שוק רפואי. משרד הבריאות אסף את הנתונים? קופות החולים אספו את הנתונים? ההסתדרות הרפואית אספו את הנתונים? תהיו שקופים, תנו לנו נתונים ומספרים. תודה רבה. משרד הבריאות, השאלה ששאלת. לגבי התחילה 180 ימים, כלומר זה יתחיל לחול במועד אחד על כל הקופות, גם אם קופה ערוכה לפני זה. מבחינתכם יש מועד אחד שממנו יתחילו התקנות האלה. אני רוצה להתנצל בפני מי שנמצא בזום. יש כאן את חגית שלא יכלה להגיע כי היא חולה, ורותם לוי ויוסי טרבלוס וגם יפעת קריב בזום, ועוד רבים ואחרים שפשוט לא יכולנו. העדפנו קודם כול את מי שנמצא כאן. חיים ברקוביץ נמצא גם בזום, ד"ר יעל גרמן. כל מי שלא יכולנו, אנחנו מאוד מתנצלים. חיים ברקוביץ פה. בבקשה, תגיד משפט. אני אבא של חנן ודוד. יושב-ראש הוועדה נותן לי דקה לדחוס כאב של שנים של שני ילדים מפרכסים. מי שנותן להם לפרכס זאת המערכת, אחרי שהייתה לנו איזו עדנה, אחרי שהתוודענו לקנביס הרפואי. אני צריך רק להבהיר פה לאנשים שאלחנן בן 16 וחצי. אני הייתי נאלצתי לקשור אותו שלוש פעמים ביום בגלל האלימות שהוא היה מפגין כלפי המשפחה. היום הוא ילד פורח אודות לקנביס הרפואי. כך גם דוד. שמעתי פה רשימה של תקנות. גם אני הייתי רוצה לקרוא רשימה של התקפים בלילות, בימים, בשבתות ובחגים, באמצע ליל הסדר, איך הילד מפרכס, כי אין לו מספיק CBD, כי אין לו מספיק חומר. הוא קיבל 70 גרם ואח שלו קיבל 60 גרם במחיר של 840 ש"ח כולל משלוח. היום אני צריך להישען על ארגון רפואי שעוזר לי ב-1,000 שקל, ואני צריך להישען על חברה שנותנת לי קנביס בחינם עוד חצי שנה. תעבור חצי השנה שבחינם ואני אצטרך לשלם חצי מחיר. אני מדבר עכשיו רק על דבר אחד, איפה הלב? איפה הלב של האנשים פה?

אנשים לא מבינים שיש מושג שנקרא כאב והוא מפעפע והוא לא מפסיק רגע? אם תוכלו רק להעלות פה על המסך איך נראה התקף של דוד ואיך הוא נראה בשבת האחרונה. הוא התחיל את ההתקפים ביום שישי בבוקר, התקף ב-8:00 עד 11:00. ב-11:00 הוא מתעורר עוד התקף עד 14:00. ככה כל השבת כולה. אני בא אחרי 48 שעות ללא שינה כי הילד לא רוצה להירדם אחרי שהוא קיבל התקפים. אנחנו רוצים לדבר על הכאב. אתם מתעללים בנו, פשוט מתעללים בנו, בכסף, ברישיונות בכל מיני דברים שבמדינות אחרות כמו שהציגה פה הגברת אני ניגש למדף ולוקח CBD שהוא מוצר מדף. אני לא צריך שיתעללו בי, אני לא צריך שיכאיבו לילדים שלי. מי שחווה את כל העניין הזה זה הילדים עם הכאב של התקפי האפילפסיה הבלתי-נגמרים, בגלל שהמדינה לא מספקת להם CBD טהור. חיים, תודה רבה. זעקתך נשמעה היטב. תודה רבה לכולם. תם ולא נשלם הדיון בנושא הזה, ללא ספק. אני מודה כמובן למי שהתחיל את היוזמה והרעיון להקל, הרב אריה דרעי בכניסתו למשרד הבריאות, ומי שנמצא כרגע שר במשרד הבריאות, שר הבריאות הרב משה ארבל, ומנכ"ל משרד הבריאות שעושים עבודה. אני פונה כמובן ליקר ולצוות משרד הבריאות להתכנס ולכנס את הצוותים הרלוונטיים בשביל שהזעקות שנשמעו כאן יתקבלו לא על אוזניים ערלות חלילה, אלא באמת מתוך מקום של לנסות להקל הלאה. אני עדיין מזכיר לכולם למרות מה שאמרתם על מדינת ישראל שמספר מקבלי הרישיונות ביחס למדינות אחרות, ביחס למדינות ה-OECD, הוא גבוה, ואנחנו יודעים ממקומות אחרים. אני לא צריך שום רישיונות. לא צריך רישיונות. זה לא סם מסוכן בשום מקום בעולם. קנביס לא סם מסוכן על ידי האו"ם. אנחנו - - - באו"ם. באו"ם אנחנו - - - על סמים מסוכנים. המקום היחידי שזה סם מסוכן זה ישראל.

מי בעד התקנות? אני מצביע על התקנות. במדינת ישראל קוראים לקנביס סם מסוכן. זה המקום היחידי בעולם. חבר הכנסת אוריאל, יושב-ראש הוועדה.

זהו, סיימנו. אני מבין. רק ברשותך, אני אשמח שמשרד הבריאות והיק"ר יקבלו את מה שאמרתי ויפנה אלינו. אני מוכן לפנות אליכם ברצון. תודה רבה. שב עם המטופלים. טעיתם. תודו בזה שטעיתם. מה קרה? טעיתם, אז טועים בחיים. אפשר ללמוד מטעויות.

תודה רבה לצוותים המקצועיים, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד הבריאות, המשרד לביטחון לאומי, משרד הרווחה. אני רוצה להצביע על תקנת הסמים המסוכנים, תשפ"ג 2023. מי בעד? הצבעה אושר. הצבעה פה אחד על תקנת הסמים המסוכנים. אני מתנגד בשם המטופלים. אנחנו לא מקבלים את ההסבר. אנחנו רוצים הסבר. אני לא מבין, למה חברי הכנסת לא הועילו בטובם להגיע? אני מבקש רוויזיות ונעדכן ככל שיהיה צורך. תודה רבה לכולם.